בוקר טוב.

הצעת צו לעידוד השקעות הון (קביעת תחומי אזורים מיוחדים לעניין מפעלי תיירות), התשפ"א-2020. מי מקריא? בוקר טוב. אני מהלשכה המשפטית, משרד התיירות. מנהלת השקעות בתיירות הוקמה ב-1.1.2010. היא הועברה ממשרד הכלכלה אלינו. בזמנו זה היה במשרד התמ"ת. על-מנת לאשר תוכניות תיירותיות במסגרת החוק צריך לקבוע מפה והמפה נקבעת במסגרת צו עידוד. צו עידוד האחרון הותקן בשנת 2016 ובעצם הוא קבע שבתי מלון יוקמו בכל אזורי הארץ למעט הרצליה ותל-אביב. אטרקציות נשארו בעצם באותה מפה שהיתה לפני 2016. בעצם לא היה רלוונטי לפזר אותם בכל הארץ אלא במקומות בעיקר בפריפריה כדי שאנשים יגיעו לפריפריה. אין צורך ליצור אטרקציה במרכז. במה זה שונה מהתיירות? למה בתיירות כן יש? מלונאות היא הכרחית גם באזור קרוב לשדה התעופה, גם קרוב לים. יש מקומות שלא צריך את האטרקציות כי המקום עצמו הוא האטרקציה עצמה. יש מקומות שזה בעיקר בפריפריה שאנחנו רוצים לעודד אנשים להגיע לשם. כדי לעודד אנשים להגיע לשם צריכים לראות לא רק מלונאות אלא גם אטרקציות. לכן בעצם יש הבדל בין מפת האטרקציות לבין מפת המלונאות. אבל רוב המקומות שיש בהם אטרקציות זה דווקא בפריפריות. אתם לא צריכים להחריג את זה כי גם ככה במקומות האלה אין.

להיפך, קבענו ששם יהיה למעט מקומות שאין צורך.

אני מבין שאת תל-אביב והרצליה החרגתם גם מבחינת מלונאות. איזה מקומות החרגתם באטרקציות? אני אגיד לך משהו לגבי אטרקציות. משנת 2014 או 2015 לא יצאנו בנוהל אטרקציות כי עיקר התקציבים שלנו הולכים למלונאות.

שהמפה הזאת בעצם לא היתה ישימה הרבה מאוד שנים. אבל אם אנחנו מסתכלים פה על ההגדרות של המפה, בעיקר מה שאומר הצו זה פריפריה ולא ערים מרכזיות, ששם אנחנו נותנים במידה ויצא נוהל, למרות ששנים רבות לא יצא נוהל. למה לא יצא שנים רבות? אם אני לא טועה, ב-2014 היתה ועדה שקבעה שיש יוקר מסוים במחירי הנופש בישראל. אחת מהמסקנות שלה היה שאין מספיק היצע של חדרי מלון. כדי לנתב את כל הכסף לבתי מלון בעצם יצאנו רק בחוזרים של הקמה, השבה והסבה של בתי מלון. באמת מ-2016 עד עכשיו למעלה מ-12,000 חדרי מלון קמו בזכות אותם מענקים שניתבנו לשם. אטרקציות יכולות לקום גם בכוחות עצמן. זה לא כספים גדולים כמו בהקמת מלון. להקים מלון זה קשה. זה לא כמו להקים בית דירות. בית דירות אתה יכול למכור על הנייר ובית מלון עד שהוא לא נפתח אין הכנסות למי שיוזם. לכן הוא צריך כספים גדולים והמדינה צריכה לנתב בעיקר את הכספים לשם.

להקמה, להשבה ולהסבה.

שאם יש בית מלון שנסגר לפני כמה שנים ורוצים להשיב אותו לתפקוד מלונאי, אז גם אנחנו מאפשרים. או, הסבה, שזה מתקנים כמו משרדים או מתקנים תעשייתיים שרוצים להסב אותם למלונאות ואנחנו גם מאפשרים את זה. שרת התיירות אורית פרקש הכהן בזום. שלום וברכה כבוד השרה. שלום לכולם. אני שמחה להיות בדיון החשוב הזה. תודה לך ותודה לחברי הכנסת שמשתתפים בדיון. תודה שהסכמתם להעלות את הנושא במהירות. זה צו מטעמי ובהסכמת שר האוצר. התודות ליושב-ראש הרב גפני. הארכת צו לעידוד השקעות הון בנושא המלונות. זהו צו שבעצם פקע בסוף דצמבר 2019 וגיליתי שמאז הוא לא חודש. כמו שהוסבר כאן לפני על-ידי הגורמים המקצועיים, השקעות בבתי מלון הן השקעות מאתגרות ותחום מאתגר שבהן אתה לא באמת מוכר דירות ואנשים ויזמים במדינת ישראל יקבלו את הכסף רק לאחר כל ההשקעה והבנייה המאוד ארוכת שנים ורבת הבירוקרטיה. רק כדי לסבר את האוזן. לפני תקופת הקורונה והמשבר הכלכלי מדינת ישראל היתה במצב שבו היה חוסר בהיצע של חדרי הארחה וחדרי בתי מלון. אם אתם זוכרים, לפני הקורונה, שנת 2019 היתה שנת שיא בכניסת תיירים למדינת ישראל, בתקופת חברי יריב לוין כשר התיירות. אני צופה שגם עם הסכמי השלום עם האמירויות ומדינות נוספות ובכלל עם הרצון של אנשים לצאת ולהתאוורר אחרי הקורונה, אנחנו חייבים לנצל את התקופה הזאת ולחדש כל יוזמה שיכולה להניע את הכלכלה ולהניע יוזמות לבניית מלונות חדשים במדינת ישראל. מדובר כאן בנושא שהוא לא רק ענף התיירות אלא הוא רלוונטי לכלכלה כולה במדינת ישראל . ההכנסות לכלכלת ישראל מענף המלונאות במדינת ישראל עומד על עשרות מיליארד שקלים במישרין ובעקיפין. מדובר על העסקה של אלפי עובדים במדינת ישראל במעטפת הרחבה של שירותי אירוח במדינת ישראל. אני רואה חשיבות מאוד גדול. מדובר כאן באיזה צו שהוא כמו תשתית של מפה שממפה אזורים במדינת ישראל. כל מלון וכל יזם שרוצים לבנות חדרי הארחה, אנחנו רוצים לתמוך ולעזור. בכוונה לא נכללים שם אזורים יותר חזקים מבחינה נדל"נית, שבהם הכלכלה והביקושים עושים את שלהם, כמו הרצליה ותל-אביב. יש כאן אזורים יותר מוחלשים. אני מבקשת לומר כמה מילים בנושא האטרקציות, בנושא עבודה שאני מקיימת בימים אלה עם שר הבריאות. אשמח לנצל את הבמה הזאת ולדבר גם על הנושא הזה ולומר שבימים האלה אנחנו מקיימים דיונים ממש אינטנסיביים של צוות בין משרד התיירות למשרד הבריאות, עם פרופסור גרוטו ועוד בכירים של משרד הבריאות, כולל שרון אלרעי. אחד הנושאים המשמעותיים שעומדים שם על הפרק, מעבר לתוכנית יציאה כולל לענף התיירות שתהיה מוכנה מראש ליום שאחרי החיסונים, שתכלול מלונות שאינם באיים ירוקים, מלונות שבאיים הירוקים, כמובן לינה כפרית אבל גם התשתית התיירות במדינת ישראל כמו מסעדות ואטרקציות. בעצם בסגרים הקודמים גיליתי שהיתה הרבה מאוד שרירותיות וחוסר היגיון בהתייחסות לאטרקציות במדינת ישראל. למשל, מצדה פתוחה אבל עין הנקרא סגור. חמת גדר סגורה ואנחנו יודעים שכל שמורות הטבע פתוחות. כבוד השרה, אנחנו קצרים בזמן. אנחנו יודעים על פעילותך ותודה רבה. אם את רוצה משפט סיום, אז אני אודה. רק רציתי לומר שאנחנו יושבים בעניין הזה כדי לסדר את טבלת האבסורד הזאת. יש הבנה מלאה של משרד התיירות וגם הנושא הזה על הפרק. אני אשמח מאוד לקבל את תמיכתכם החשובה. כל דבר שמייצרים איזו זרימה ומשחררים פקקים בכלכלה בתקופה הזאת חשוב לענף התיירות וגם לעשרות אלפי עובדים במדינת ישראל שייהנו מהדבר הזה ומהשחרור של הפוטנציאל לעוד עבודות בענף החשוב הזה. תודה רבה לכבוד השרה. מישהו רוצה להתייחס?

רוי רז.

התאחדות האטרקציות. תודה רבה על זכות הדיבור. שוב יש חוסר הבנה בנושא החשיבות של האטרקציות למוצר התיירותי. האפליה הזאת ממשיכה גם בהגדרה שבעצם 10 שנים

פנינו למשרד התיירות

מעט בנושא הזה. בשנה שעברה, ב-2019 התקיימה ישיבה במשרד התיירות בנושא הזה. הובטח לנו שב-2020, לנוכח העניין שכבר הוגשו התוכניות לא נהיה כלולים, אבל ב-2021 האטרקציות כן ייכנסו לתוך המשבצת הזאת. מי שאומר שהקמת של אטרקציות היא קטנה ולא משמעותית בסכום לא מבין מה זה להקים אטרקציות ולא מבין את החשיבות היום של קבלת ההחלטה לאן לנסוע ומה עושים, כשבראש ובראשונה זה מה יש לעשות. אז לא לתמוך בנושא של אטרקציות שרובן ממוקמים באזורים הפריפריאליים, לא מבינים את המשמעות של הדבר הזה. מישהו יודע כמה עולה להקים רכבל היום? מדובר בעשרות מיליונים. לא פחות מאשר בתי מלון. אני קוראת פה לשרה, שפתחה לנו דלת בשבועיים האחרונים ומטפלת בנושאים שלנו, לקחת גם את הנושא הזה ולטפל בו לצד בתי המלון. לא להניח לאפליה הזאת להמשיך. תודה רבה. אני אצטרף לדברייך בדבר אחד. דיברת על רכבת. אנחנו יודעים שהרכבת של מנרה בגלל תיקון שעולה עשרות מיליונים. ביררתי את זה. זאת אטרקציה שכל עם ישראל אוהב להגיע לשם. הייתי אומר שאפילו חייבים לעזור להם בסיוע מיוחד, אבל זה לנושא אחר. הייתי מבקש את ההתייחסות של משרד התיירות.

כשאנחנו מדברים על אטרקציות, אנחנו מדברים על אטרקציות במושגים אחרים. כשאנחנו מדברים על רכבל זה יוצא בהחלטת ממשלה, כשאנחנו מתקצבים את זה באמצעות הצת"פ שזה צוות פיתוח תיירותי. היא לקחה את הרכבת כדוגמה. אני אתן לך כדוגמה את הרכבת שמתכוונים להקים בירושלים. אנחנו כן תקצבנו את זה ב-200 מיליון שקלים וזה נמצא במסגרת הצת"פ ולא במסגרת חוק עידוד. ומה עם שאר האטרקציות מעבר לרכבת? משנת 2011 לא יצאנו בנוהל אטרקציות. היא הזכירה בעצם התייחסות לשנת 2021. יש איזו כוונה לעשות משהו בשנת 2021? כשמדובר באטרקציות גדולות, בדרך-כלל מתקצבים אותן באמצעות החלטת ממשלה ולא באמצעות מנהלת השקעות לתיירות. ובשוטף? בשוטף זה אטרקציות קטנות ואת הכסף העיקרי אנחנו מנתבים לבתי מלון. יש לכם מענה בתקופה הזאת של הקורונה שגם הם נפגעים? ראיתי שבדברי הצו מתייחסים לתקופת הקורונה וגם השרה התייחסה לכך שהיו מלונות סגורים. אנחנו יודעים גם איזו מכה האטרקציות חטפו. יש לכם איזה מענה לזה? כשאנחנו מדברים על חוק עידוד, אנחנו מדברים על תקצוב לפי חוק. כשאנחנו מדברים על סיוע, זה סיוע שהוא מעבר לחוק. זה תקצובים אחרים וזה יוצא בנהלים אחרים. כי כן התייחסתם לנושא הזה. אנחנו יוצאים בנהלים אחרים כשיש צורך. יש נוהל מקביל שעכשיו פורסם - - צריך לצאת נוהל לאטרקציות? - - סיוע לבתי מלון בהיקף של 300 מיליון שקלים. וסיוע לאטרקציות? לכל העסקים התיירותיים בלי הבחנה. זאת אמירה חשובה, שאתם מסתכלים על האטרקציות כחלק חשוב. כשכל אחד מאיתנו יוצא לבלות אנחנו בודקים מה יש מסביב כי המלון לא תמיד נותן לנו את המענה. אל תשכחו שיש את ענף הצימרים שמסביב כולם מגיעים ויוצאים משם. צימרים זה גם לא חלק מחוק עידוד.

אני מדבר על לצאת משם לאטרקציות כי אדם בוחר את הצימר ובודק מה יש מסביב כי לא תמיד הצימר נותן לו מענה. לכן המפה מדברת על פריפריה ולא על מרכז. נועם דן מאגף תקציבים.

הילה דוידוביץ ממשרד המשפטים,

אין לנו מה להגיד. פעם ראשונה שאני שומע את המשפט הזה אבל זה בסדר. אפשר להתחיל בהקראה. "צו עידוד השקעות הון, קביעת תחומי אזורים מיוחדים לענייני מפעלי תיירות, התשפ"א-2020. בתוקף סמכותנו לפי סעיף 40 ד(ד) לחוק עידוד השקעות הון, התשי"ט-1959 (להלן החוק) ובאישור ועדת הכספים של הכנסת אנו מצווים לאמור. בצו זה "אטרקציה" כהגדרתה בסעיף 40א לחוק. סעיף 40א לחוק, הכוונה למיזם תיירותי ייחודי שאין לו מתקן תיירותי ללינה שמספק בתמורה פעילויות נופש, תרבות או פנאי ומהווה מוקד משיכה תיירותי באזור שבו הוא ממוקם. "מתקן תיירותי ללינה" כהגדרתו בסעיף 18א(א) לחוק". "מבנה הכולל 11 חדרים או יותר המספק בתמורה שירותי לינה לאורחים עוברים ושבים ולפרקי זמן קצובים וכן שירותים נלווים ובכלל זה שירותי הסעדה, בילוי ופנאי". "אזור פיתוח א' של מתקן תיירותי ללינה אזור פיתוח א' של מתקן תיירותי ללינה יהיה כל הארץ למעט שטח השיפוט העירוני של עיריות הרצליה ותל-אביב יפו. אזור פיתוח א' של אטרקציות אזור פיתוח א' של אטרקציה יהיה במפה ובאזורים המפורטים בתוספת. תחילה ותחולה תחילתו של צו זה ביום פרסומו ותוקפו עד יום יא'

התשפ"א, 31.12.2023. " נעבור להצבעה על הצו כפי שהוקרא בוועדה.

אושר פה אחד תרתי משמע. הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 10:25.